היום 16 בדצמבר 2020. על סדר היום

אבל לא צריך לשכוח את המצב הגרוע והמפחיד שהחברה הערבית נמצאת בו. אני יזמתי את הדיון כי היה דיון אצלך,

בהשתתפות ראש הממשלה, בנושא תוכנית

גם ברמה המקומית, בחברה הערבית,

לא ועדת המעקב,

אני מצפה כאן שאנחנו נצא, דבר ראשון, באמירה ברורה שהתוכנית צריכה להיות מובאת להחלטת ממשלה כמה שיותר מהר,

המצב לא יכול לחכות עוד. שתיים, שעד שהתוכנית מאושרת ועד שגלגלי הבירוקרטיה

טכנולוגיה, תחנות, כוח אדם וכו' וכו' וכו', צריכים לשנה הראשונה 269 מיליון שקל. באזור יזרעאל בעפולה יש תחנת משטרה אחת עם ארבע ניידות משטרה, שצריכה לשרת גם את עפולה וגם את כל הסביבה, שם יש מספר רב של

ותאמין לי,

צריך לעשות את זה כאן ועכשיו, אין תירוץ למה לא לעשות את זה. צריך לדרוש לעשות את זה באופן מיידי. כן.

הוקמו כוחות משימה. הימ"רים עוסקים באירועי הרצח בסדר עדיפות ראשון, אין שום הקלות לאף יחידה בטיפול באירועי הרצח. הוקמו כוחות משימה ייעודיים בכלל המחוזות הללו כדי לתת את

מצד אחד יש רצון שיהיו תחנות משטרה בכל המקומות שהוקמו, אבל מן הצד השני אנחנו גם נתקלים לא מעט

אני לא אומר את זה כתירוץ, אני אומר את זה

מבתי הספר, לזהות את הסכסוכים בין ילדים שמובילים לאלימות, סכסוך דרך, סכסוך על רעש, יש קשב אדיר ליחידות והיחידות עמוסות באירועים האלה. כך שלא ניתן להגיד שלא נעשה, לא שמישהו אומר שלא נעשה, נעשה. אבל במבחן התוצאה, אדוני הניצב, המצב גרוע

באנשים שאנחנו מזהים אותם שהם עוסקים בתחום הזה,

בקשר הדוק עם צה"ל, יחידה שהוקמה בצה"ל, ויש מיתון באופן יחסי של זליגת אמל"ח מצה"ל. כל אלה דברים שנעשים

מהיישוב שלי עראבה, שהתקשרה למשטרה אולי שעה-שעתיים לפני הרצח וביקשה הגנה ואמרה לשוטר: הוא עומד לרצוח אותי, ואז הוא אומר לה:

ואם המשטרה לא מכירה בזה ולא אומרת נכון,

אז לעולם לא נטפל בזה בצורה הזאת.

להכיר בעובדה שהטיפול ביישובים היהודיים ובערים היהודיות שונה מהטיפול בערים הערביות ובכפרים הערביים

וחלק מזה אני רואה בעצמי,

בכאבול ובעוד כל מיני יישובים שיש בהם את אותו סכסוך עוצמתי שם? אין להם. או שהמשטרה תבוא ותגיד לממשלה:

לא יודע מה לעשות, אבל בינתיים אתם לא

אני נמצא בשני כובעים, כובע של הממשלה וכובע של אזרח ערבי במדינת ישראל,

וגאה בזה, ואני באמת חי את המצב הזה. אני רוצה להגיד לאדוני הניצב, מיכאל,

זה קיים אם יהיו עוד אלפים של יחידות,

הפשע שרוצה לקחת כסף בחינם, הסמים, יש בכפרים קווי סמים, אתה בא, לוקח כרטיס ביקור, כחבר כנסת אתה יכול לקחת

במסגרות הבלתי פורמליות שצריכות לעשות את העבודה שלהן. הגיע הזמן.

אין לנו יותר מילים להגיד על כל רצח שקורה. תודה, חברת הכנסת אימאן ח'טיב. אני מסכים איתך, כאשר אנחנו מפנים אצבע מאשימה למדינה ולממשלה אנחנו - - - גם לחברה הערבית יש חלק בזה.

אנחנו אומרים איזה שיתוף פעולה אתם רוצים מאיתנו? ואומרים תגייסו שוטרים ותחנות וזה וזה, אז

אמרת, תחנה גדולה בכפר יאסיף,

לא, לא ימנע גם. זה מנע רצח בירכא ובג'וליס ובאבו

אז אנחנו נפגשנו, הגשנו תוכניות, עשינו את הכול, אבל לא יכול להיות שאנחנו כל פעם שוברים את השיא הזה, בשנה שעברה 94, השנה עוד לא הסתיימה וכבר 106 הרוגים.

אני רוצה לסמן איזה שהוא קו מסוים, כי הדיונים

על הבסיס הזה יקבל את המינוי שלו למפכ"לות.

אם היינו אזרחים שווים זאת הדרישה הראשונה של הציבוריות הישראלית בכלל, לשים את העניין הזה כדגש וכראשון בסדר העדיפויות.

למשל בעניין של המחאה, חודשים אנחנו לא עושים שום דבר בעניין הזה. בגלל הקורונה. העניין השני זה ההתארגנות הפנימית. אני דיברתי הרבה פעמים על

לא נמתין לכם, תודה. תודה, רדא.

אנחנו אומרים את זה בעברית וזה משודר, שהיום ההסתכלות בחברה הערבית היא לא רק על תעשו לנו, אלא יש קול אחר שאומר שגם אנחנו

כן, היא אומרת את זה גם בדברים שלה.

(משמיעה הקלטה בשפה הערבית). יש עוד הרבה הקלטות, מאיימים על החיים של האישה. המאיים על החיים שלה יוצא בלייב בפייסבוק, פותח לייב ואומר: בעוד שישה ימים אני יוצא, מסיים את ההרחקה ומעצר הבית ואני חוזר אלייך, אני ארצח אותך. מה אישה כזו צריכה לעשות? תגידו

כבודו, ברשותך.

כנראה שלא שמעת את החלק הראשון של הדברים שלי. שמעתי. וכנראה שהחלטת להתעלם גם מכל הדברים שאני אמרתי במשך כל הקדנציה הזאת לגבי האחריות של המדינה ושל המשטרה.

כמיעוט ילידי שחי במדינה הזאת תחת לחץ כלכלי,

אבל אנחנו רואים שהנוכחות הזאת לא עוזרת למגר את האלימות והפשיעה שמשתוללות והיא רק פוגעת באמון של החברה הערבית במשטרת ישראל. החברה הערבית כבר עברה כברת דרך ומבינה שהיא לא יכולה להתמודד לבד עם הפשיעה המאורגנת ביישובים ויותר ויותר אזרחים קוראים למשטרה לעשות את העבודה שלה, אבל הם נוחלים אכזבה פעם אחר פעם

וראינו השנה לא מעט נרצחים שהם באמת היו קורבנות שאין להם שום קשר לפשיעה ואפילו לא

בשילוב עם הזמינות של הנשק החם הדברים נראים ככה.

חברה סובלנית,

לצערנו, זה לא הרוב. אבל זה קורה, יש מקרים שבהם קורה אירוע מסוים ואז במקום שהסכסוך יישאר בגבולות נורמליים בין שני אנשים ושם להשקיע מאמץ לפתור את זה,

תודה, חבר הכנסת סעיד אלחרומי.

מוועד ראשי הרשויות, נמצא איתנו?

כאמל ריאן נמצא איתנו? בוקר טוב לכולם, אני שמעתי את הדיון המעניין

אני יודע שהדברים האלה, יש אנשים שלא אוהבים את זה, אבל זו האמת, אם לא ניקח את העניינים לידיים שלנו וחס וחלילה שנשאיר אותם בידיים של המשטרה זה אסון, כבד. אוקיי, תודה,

בזירה שאנחנו כמובן מופקדים עליה, על מנת לקדם את הפעילות, אבל אני חושבת שהשיח שהיה פה היום הוא שיח מאוד כן שאפשר לעצור שנייה ולעשות חישוב מסלול מחדש, בעיקר אצל המשטרה ביחד עם הפרקליטות, ביחד עם משרד המשפטים, כדי גם לנסות לראות איפה האתגרים האמיתיים שלנו ושם לשים את מרב הכוח על מנת לצאת עם תוכנית, כמו שנאמר פה, תוכנית ספציפית לעת הנוכחית שהיא עת מצוקה והיא מחייבת מענה מיידי. עורכת הדין נעימה, כמה שנים את בפרקליטות? 12 שנה. יש לך הערכה למה המשטרה לא מצליחה לפענח את התיקים?

חסר משהו בפעילות החקירה? אני שואל את השאלה הזאת ברמה האישית,

אני לא יודע אם יש עבודה או הערכה מיוחדת בפרקליטות באופן כללי, כאילו למה אנחנו לא מצליחים להביא את החקירות לידי מיצוי והגשת כתבי אישום?

בנושא הזה מה להוסיף? אני אגיד כך,

אם הדברים שלי נשמעו שיש בהם טון של האשמה,

זה פשוט שיקוף של מציאות, שיש תיקים לא מפוענחים. גם בארצות הברית יש תיקים לא מפוענחים וגם בחברה היהודית יש תיקים לא מפוענחים.

אני לא יודעת מה הסיבות ולכן באתי והצעתי, וזה גם כמובן יש לנו בשיח מול המשטרה, שעל מנת למצוא את הפתרונות, על מנת למצוא את האתגרים שעומדים בפני המשטרה כדי לפענח את התיקים, אנחנו צריכים לקבל נתונים שמשקפים את התיקים, כמות התיקים, טיב העבירות בתיקים האלה, הקשיים הראייתיים, הכול לא נמצא בידי הפרקליטות, הדברים נמצאו בידי המשטרה. שונה מצב שבו תיק רצח או תיק שוד בחברה הערבית, שני תיקים לא מפוענחים, הכלים הראייתיים שהמשטרה נתקלת בהם שונים. שונה מצב כמובן כשיש לך תיק שמעורבים בו ארגוני פשיעה או אזרחים שהם לא נמנים על ארגון פשיעה כזה או אחר. נעימה, אני מנסה לבדוק,

האם נתקלת בתיקים

לשולחן שלך לבחון אותם ואז להחליט להגיש כתב אישום או לא, האם למשל מצאת שחסר פעולות חקירה, שהיו צריכים להשתמש באמצעי חקירה, באמצעים אחרים חדשניים, מתוחכמים בחקירה, או לא יודע מה, ואז החזרת את התיק ואמרת: תשלימו את החקירה, ואחרי זה מצאת שיש תוצאה אחרת או ראיות שהופיעו לך?

אני חייבת להגיד שהמשטרה תמיד מוכנה להשלים את פעולות החקירה הנדרשות. לגבי אמצעי חקירה, זה גם דברים שאי אפשר לפרט כאן, לא נתקלתי,

אני פרקליטה אחת מני פרקליטים רבים. יחד עם זאת צריך להדגיש שלעתים, והקושי הזה רלוונטי לשתי תחנות בהליך הפלילי, גם בשלב החקירה וגם בשלב שאנחנו מחליטים להגיש כתב אישום ומעמידים את הנאשם או את הנאשמים לדין, לרוב יש לנו חוסר שיתוף פעולה, בין אם זה מצד הנפגעים עצמם, בין אם זה מצד עדי ראייה, וזה הרבה פעמים יכול בשלב החקירה במרכאות לאפס חקירה או לתקוע חקירה ולכן התיקים לא מפוענחים והמשטרה לא יכולה להתקדם. לא כי היא לא עשתה את מיטב יכולתה, אלא כי היא באמת נתקלה בקושי מאוד קשה או בעייתי. ולפעמים גם אנחנו, כפרקליטים, אחרי שאנחנו מגישים את כתבי האישום ויש לנו כבר כתב אישום תלוי ועומד, עדים חוזרים בהם מהעדות שלהם, או נהיים עוינים או לא רוצים לשתף פעולה, ולכן הפרקליטות במצבים האלה, הפתרון היחיד שיש לה הוא להגיע להסדר טיעון שלרוב הוא הסדר טיעון מקל. לכן נכון שלא העמדנו לדין, אבל בסופו של יום העמדה העונשית שנבקש במסגרת הסדר הטיעון היא עמדה עונשית שלרוב היא הרבה יותר מקלה אילו באמת אותם עדים היו משתפים איתנו פעולה וכתב האישום היה ממשיך לעמוד כפי שהוגש בהתחלה. אוקיי, אני חושב שבנושא הזה צריך עוד יותר להקל על תפקוד מחלקת החקירה והמודיעין במשטרה, כי גם מצד שני חשוב להגיד שיש טענה במשטרה שגם כאשר הם מביאים תיקים לידי הפרקליטות בסופו של דבר רף הדרישות של הפרקליטות כדי להגיש כתבי אישום הוא מאוד גבוה, מעל לכל ספק סביר, ואנחנו שומעים גם מהמשטרה גם נגד בתי המשפט שבקלות הם משחררים אנשים שנאשמים בהחזקת אמל"ח או בעבירות מסוימות. חשוב לי לעניין הזה להגיד שגם אנחנו, כמו יתר - - - נעימה, אנחנו נקיים דיון על זה, אנחנו ניכנס לרזולוציה הזאת, אבל אני חייב לסיים את הישיבה, אנחנו עוד מעט עולים למליאה. אני אשמח שנהיה בקשר ואז ננסה להוביל תהליך

גם בתוך הפרקליטות, גם בתוך המשטרה, איך אפשר לשלב ידיים ולשפר את התפקוד גם ברמת החקירות ואז גם ברמת עבודת הפרקליטות עצמה. חברים, הוועדה המיוחדת למיגור הפשיעה בחברה הערבית מודה לכל הנציגים על השתתפותם בדיון ועל הסקירות שהביאו בפניה, כמובן שאנחנו מודים לחבר הכנסת סעיד אלחרומי שיזם את הדיון המהיר הזה והציג אותו ואין ספק שזאת יוזמה מבורכת וחשובה. הוועדה קוראת לראש הממשלה להביא את התוכנית למיגור הפשיעה והאלימות להחלטת ממשלה בזמן הקרוב ביותר.

קוראת לראש הממשלה וגם למשרד האוצר

התוכנית למיגור הפשיעה בחברה הערבית ולאשר כמובן את התוכנית המתוקצבת בהקדם האפשרי. הוועדה קוראת למשרד לבטחון הפנים להקים צוות ייעודי המורכב ממשרדי הממשלה השונים ונוספים כדי לטפל בתופעת הפשיעה והאלימות

הוועדה פונה למשרד לבטחון פנים, למשטרה, לבחון את פעולותיה ומשאביה המופנים לטיפול בפשיעה וברצח בחברה הערבית ולבחון אם די בהם או שיש צורך במשאבים נוספים ושינויים בדפוסי הפעילות הקיימים. הוועדה קוראת למפכ"ל החדש, ברגע שהוא אכן יקבל את המינוי הזה בממשלה, לגבש מדיניות בעניין טיפול בפשיעה ובאלימות וכמובן שאנחנו נזמין אותו לוועדה כדי להציג את המדיניות החדשה ברמת המשטרה. אנחנו היינו מקווים שלפני שמאשרים את המינוי של אנשים לתפקידים בכירים הם צריכים לעבור שימוע בכנסת, כמו שקורה למשל בארצות הברית, כל מינוי שעושים, לפני שמאשרים אותו מביאים את האיש מול ועדה מיוחדת או מתאימה ואז הוא מציג את תפיסת העולם שלו בנושא ואת התוכניות שהוא מתכוון לאמץ. בסופו של דבר אנחנו כמובן אומרים שהמשטרה עושה מאמצים מצד אחד, אבל לא מצליחה לבלום את הפשיעה בחברה הערבית מצד שני והאחריות הכללית היא על הממשלה, שהיא אמורה לקדם את המדיניות החדשה, וכל עוד התוכנית למיגור הפשיעה והאלימות לא אושרה בממשלה אז אנחנו מבחינתנו אין עדיין מדיניות ברורה בתוך מדינת ישראל בנושא של מיגור הפשיעה והאלימות בחברה הערבית. אני מאוד מודה לחברי הכנסת שהשתתפו, חבר הכנסת סעיד אלחרומי, חברת הכנסת אימאן ח'טיב, וכמובן שאני מודה לצוות הוועדה ולמנהל הוועדה ולדובר וערוץ הכנסת, אנחנו מודים לכם ונועלים את הישיבה.